מכובדנו,

אנחנו פותחים דיון מהיר יחסית בהצעת תקנות בתי המשפט (אגרות)(הוראת שעה תיקון), התשפ"ב-2021, והצעת תקנות בתי המשפט (אגרות)(תיקון), התשפ"ב-2021. נמצאים אתנו מהנהלת בתי